בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת הוועדה המיוחדת לזכויות הילד. על סדר היום בקשה לדיון מהיר שיזמה חברת הכנסת תהלה פרידמן יחד עם חברות הכנסת קרן ברב ומרב מיכאלי בסוגיית טיפול רשויות אכיפת החוק בחשד לרשת סחר בחומרי פדופיליה בעיר ירושלים. אין ספק שהנושא כאוב. פרשה שערורייתית שנחשפה גם באמצעי התקשורת ואני מבין שבמשך חודשים כל יום, כל בוקר, הורים דיווחו בעיקר הורים לילדים בירושלים על חוויות פוסט טראומתיות של הילדים שלהם, ציורים שהם ציירו כשהעידו על התעללות קשה, סיפורים קשים וטראומות שהם חוו. ילדים רבים מסרו בשנים האחרונות תיאורים דומים על כך שאנשים זרים לקחו אותם במהלך יום הלימודים מתוך מוסדות החינוך או מההסעות אל מקומות שונים ושם ביצעו בהם מעשים מיניים מחרידים שכללו ריטואלים דתיים, ביזאריים במיוחד, סדיסטיים, לרבות שחיטת חתולים ודברים שקשה לתאר במלים. עשרות ילדים תיארו זאת בבירור ודיברו על נוכחות של מצלמות וכנראה שיש כאן גם סחר בסרטים פורנוגרפיים פדופיליים. אני רוצה לומר ששורה של אנשי מקצוע שאין עוררין על סמכותם ועל מקצועיותם בחנו את העדויות, חלקם אף פגשו את הילדים וליוו את הטיפולים הרגשיים שלהם, ומסקנתם הייתה חד משמעית והיא שתיאורי הילדים הם בהחלט אמינים וכי התגובות הפיזיולוגיות והפוסט טראומתיות שלהם מצביעות על פגיעה חמורה ומתמשכת. אתנו גם העיתונאי חיים ריבלין שחשף את הפרשה בתחקיר "המקור", שראיין את פרופסור אלי זומר. הבנתי מיוזמת הדיון שבתחילת פברואר השנה ראש אגף החקירות במשטרה, ניצב סיסו, יצר קשר עם מר ריבלין בעקבות התחקיר שלו והודיע על כוונה להקים צוות מיוחד כדי לבחון את המקרה המזעזע הזה אבל בינתיים אנחנו מבינים שמר סיסו עזב את תפקידו, אבל העדויות המשיכו להגיע על כך שהמקרים האלה נמשכים. אני מבין שגם הגיעו עדויות על מקרים חדשים. מאז פברואר עברה כמעט שנה מאז פרסום התחקיר. מטרת הדיון הזה היא לשמוע מה באמת קורה בקרב גורמי אכיפת החוק אל מול תמונת המצב הקשה שנחשפה בפנינו ובפני הציבור, איך מתקדמת החקירה בנושא, מה הטיפול של גורמי אכיפת החוק כיום בנושא. לפני שאני נותן לחברת הכנסת תהלה פרידמן להציג את הדברים מטעמה, אני רוצה להגיד לכם שקיבלנו את הבקשה לדיון מהיר. אני כמובן הכרתי באופן כללי את הנושא אבל כשהתחלתי ללמוד אותו, זה בעצם מקרה שקשה לתאר עד כמה הוא מזעזע. אני מבין שאלה אנשי מקצוע ברמה הציבורית, גם בתקשורת, גם אנשי מקצוע בפסיכולוגיה שהגיעו למסקנה מאוד ברורה והיא שאנחנו מדברים על מצב שמחייב התערבות מיידית - חייב אז, לפני כמה חודשים, התערבות מיידית ובלתי נתפס שעד עכשיו אנחנו לא יודעים טיפול הולם וראוי של רשויות אכיפת החוק ובלתי נתפס לחשוב שהמקרים המחרידים הללו ממשיכים לקרות בשטח. כפי שאתם רואים, חומרת המצב, העובדה שילדים מעורבים כאן, מחייבים אותנו ברמה הטכנית של הפרוטוקול לא לחשוף יותר מדי פרטים מזהים של הילדים שמעורבים או שיש להם מעורבות בעניין. למען הסדר הטוב אני אומר שהישיבה הזאת מוקלטת, משודרת והפרוטוקול מפורסם באתר האינטרנט של הכנסת, הפרוטוקול וגם שידור הישיבה, ולכן אני קובע שלפי סעיף 120 לתקנון ככל שתהיה בקשה או שיהיה צורך, יימחקו מהפרוטוקול המפורסם לעיון הציבור פרטים מזהים של דוברי או של קטינים עליהם מדובר בדיון או חלקים מסוימים בתוך הדברים שנאמרו ונרשמו בפרוטוקול, ככל שהדבר נדרש כדי להגן על עניינם של קטינים או ככל שהדבר נדרש לבקשת מי שהשתתף בישיבה אם העמדת הפרוטוקול לעיון הציבור עשויה לגרום לו נזק או לזולתו. חברת הכנסת תהלה פרידמן, תודה על העלאת הנושא לדיון. רשות הדיבור שלך. תודה רבה על הדיון הזה. זה לא מובן מאליו שיום אחרי שהכנסת מתפזרת אנחנו משתמשים באדים של הכנסת הזו בזמן פציעות וזה נובע מתחושת הדחיפות שאנחנו חולקים לגבי זה שלא יתכן ששנה אחרי הממצאים המזעזעים אני לא קראתי סיפור יותר מחריד, שנחשפתי למשהו מחריד יותר בחיים שלי המשטרה לא שמעה עדויות של הורים ולא שמעו את המטפלים בזמן שמגיעות תלונות חדשים, הדברים האלה מדירים שינה מעיניי בצורה מילולית ולכן אני מודה מאוד על הדיון הזה. אני רוצה להגיד תודה רבה לעיתונאי חיים ריבלין. אני קראתי מעט דברים וזה מספיק כדי שאני לא אשן בלילה. אני לא יודעת איך אתה עמדת בהכנת התחקיר הזה. אני חושבת שאנחנו כחברה והמשפחות, ואני ירושלמית, חייבים לך תודה על כך. אני רוצה לומר למשפחות. אני לא יודעת אם יש משפחות שצופות. אני יודעת שנמצא כאן מי שמייצג אותן ואני רוצה לומר שאנחנו אתכם ואנחנו על זה. זאת המחויבות שלנו, לוודא שמשטרת ישראל מטפלת בנושא וכי הדברים ייפסקו ושמקרה כל כך מחריד יתמסמס באיזושהי צורה וחלילה הדברים ימשיכו לקרות. אני בעיקר רוצה לומר תודה, תודה על הדיון ותודה לך. אני מאוד מאוד מצפה לשמוע את נציגי משטרת ישראל ולהבין מה קרה בשנה האחרונה, מאז הדברים פורסמו ולמה לא זומנו המשפחות לעדות, למה לא הועמדו אנשים לדין והיכן הדברים עומדים. תודה. לפי רשימת הנוכחים אני רואה את נציגי המשרד לביטחון פנים, משטרת ישראל, משרד המשפטים, פרקליטות המדינה, משרד העבודה והרווחה, ובוודאי נרצה לשמוע התייחסותם. אני רוצה להתייעץ אתך. אני מציע שנפתח בכמה דברים שייתנו יותר פרטים על הפרשה, לפני ההתייחסות של משרדי הממשלה. תרצי לשמוע קודם אורחים ב-זום? אני חושבת שנכון שחיים ריבלין יפתח.

חיים, תודה שהגעת לדיון הזה כאן. אני מבין שהדעה שלך מסמלת את החשיבות שאתה מייחס לנושא ואת הצורך לקדם את הטיפול בו. בבקשה. תודה רבה על קיום הדיון. תודה רבה לכם. חברת הכנסת פרידמן שאלה איך אני עומד בזה אני לא עומד בזה. הנוכחות כאן לא מובנת מאליה.

אני החלטתי באיזשהו שלב שאני לא ממשיך לקדם פולו-אפ בסיפור הזה כי נפשית אני לא מסוגל להכיל עוד פעם את ההתמודדות המאוד מאוד קשה עם החומרים. מה ששידרתי, שאלה דברים מאוד קשים שכמו שאת אומרת הדירו שינה מעינייך, זה פרומיל ממה ששמעתי בפועל, מעדויות ששמעתי של הילדים, של ההורים, על דברים שהם חווים יום יום עד עצם היום הזה מהילדים שלהם בבית שאל התופעות פוסט טראומתיות ואסוציאציות קשות ביותר. ציורים שראיתי, סרטונים שראיתי שתיעדו טיפול של הילדים במסגרת פלו-טיים ומסגרות טיפול אחרות בהם רואים בצורה בלתי אמצעית את מה שהילדים חוו ואת האופן המאוד מאוד מאוד מרוכב ומגומגם שמתארים את מה שקרה להם ומכאן אולי גם באמת הפער המאוד גדול בין האופן בו המשטרה גובה עדויות לבין מה שבעצם הילדים מספרים לאורך זמן במהלך טיפול ממושך ואצל ההורים שלהם. המפגש הבלתי אמצעי עם החומרים הללו, כולל גם לצערי הרב כניסה לעלמות ה-דארקנס כי אין ברירה,

לנסות לבדוק גם מה קורה שם, הותירה בי צלקת שאני לא חושב שאי פעם אני ארפא ממנה אבל אני חושב שהסיפור הזה כל כך חשוב שאם יש סוף סוף איזושהי הזדמנות אולי להניע מחדש את גלגלי המערכת, אני מוכן לשאת ולשלם את המחיר המאוד קטן שלי שהוא כאין וכאפס לעומת המחיר שהילדים משלמים והמשפחות משלמות עד עצם היום הזה. זו ההקדמה. אני מדברים באמת על סיפור יוצא דופן. זה סיפור שאני בהתחלה לא האמנתי לו עת שמעתי אותו. אבל ככל שנחשפתי לעוד ועוד עדויות, והבנתי שהסיפור לא ממוקד אצל מטפלת אחת שאולי עשתה סוגציה לילדים כפי שהמשטרה חשדה בשלב מסוים, אלא בעשרות מטפלות ואני מקצוע ופסיכולוגים ופסיכיאטרים שחוזרים ומתריעים בפני כל הגורמים, החל משנת 2015,

בן הרש, מנהל המרפאה לטיפול בילדים פוסט טראומתיים בהדסה שולח מכתב למשטרת ישראל ואומר לה, חברים, יש כאן חשד לפגיעה, לפשיעה מאורגנת בילדים, מאז ועד היום בעצם לא נעשה מה שהיה אמור להיעשות לקחת חוקרים שלא נמצאים בתחנה מסוימת לשם הגיעו התלונות אלא חוקרים שרואים את התמונה הרחבה, הכוללת, הארצית אפילו כי הסיפור הזה לא מתמקד

מי שחושב שהסיפור הזה מתמקד בירושלים, טועה. לנסות לבחון את הסיפור הזה בצורה רב מערכתית אומר למה אני מתכוון. לבחון תלונות בודדות כי בסופו של יום הגיעו מספר מאוד מצומצם של ילדים

נדמה לי חמישה או עשרה, בשעה שהעדויות מדברות על יותר מ-100 ילדים. לבחון את זה בכלים הקיימים, אין לזה סיכוי.

ילד שעבר את מה שעבר לא יספר כלום לחוקר ילדים שהרגע הוא פגש אותו, גם אם המטפלת ואימא ישבו בחדר, זה לא יקרה. הילדים האלו מספרים את הדברים הללו בצורה אחרת לגמרי מכפי שהחוק בעצם מגדיר איך אמורה להתנהל חקירה, תלונה מסודרת, שמות של חשודים פוטנציאליים, זימונם לחקירה וכן הלאה. זה לא עובד בשיטה הזאת. צריך לבחון את הסיפור הזה בפרדיגמה אחרת לגמרי. אני רוצה להציע כאן את הפרדיגמה שנראית לי מאוד ברורה מאליה. כחוט השני בעדויות הילדים עולה שהייתה נוכחות של מצלמה, יותר ממצלמה אחת לפעמים, במהלך הפגיעות הללו. הילדים מספרים שהם נאלצו לעשות כל מיני מעשים מול המצלמות.

אנחנו יודעים שרשת ה-דארקנס והרשת בכלל מלאה בחומרים כאלה. זאת אומרת, רק לפני כמה חודשים, לא יותר משנתיים, הוגש כתב אישום חמור ביותר נגד איש מערכת הביטחון כאן במדינת ישראל שהפיק והזמין סרטים ב-לייף סטרימינג של ילדים קטנים בכל מיני מדינות אחרות מעבר לים. למה אתם חושבים שזה לא קיים באותה צורה גם כאן? האוכלוסייה הזו, הילדים החרדים, מהווה כר פורה לתעשייה כזאת. לא נמנה כאן את הסיבות אבל אני חושב שהסיבות ברורות לכולכם, למה זה הכי פשוט לפעול בקרב האוכלוסייה הזאת של ילדים חרדים בגילי שנתיים,

ארבע וחמש שנמצאים במסגרות שקל מאוד להוציא אותם מהמסגרות הללו כי יש חוסר פיקוח ועוד שורה של כשלים שבסופו של יום מולידים את הדבר הנורא הזה. אם זה קיים בעולם, הפרקטיקה הזו קיימת בעולם, והסרטונים הללו קיימים בשפע, בכמויות מטורפות, יש כאן סחר עצום בסכומים מטורפים, למה לא נצא מנקודת הנחה שאם הילדים העידו על מצלמות ונתבקשו לעשות מעשים מול המצלמות, זה לא זה?

זה לא בדיוק העניין הזה של סחר בחומרי פדופיליה? מה שצריך לעשות זה לא לחקור עוד פעם מקרה בודד אלא לבחון את הסיפור הזה דרך אמצעי הסייבר. למדינה יש את הכלים לעשות את זה. לבודדים קשה מאוד לעשות את זה אבל למדינה יש כלים להפעיל ולנסות לזהות מהיכן מגיעים הסרטונים הללו, אם בכלל הם מצויים, וזה משהו שאפשר לברר אותו. אני חושב שאם אנחנו רוצים לקחת את הסיפור הזה קדימה, זה האתגר שלנו. לנסות לפצח את הסיפור הזה בכלים אחרים מהכלים שהתמודדו אתם עד היום. אתה ראית שכבר מ-2015 הייתה פנייה למשטרה בנושא?

פרופסור בן הרש הוא מנהל המרכז לטיפול בילדים פוסט טראומתיים בהדסה פנה במכתב למשטרת ירושלים והוא מדבר על הצטברות של עדויות שמגיעות אליו על כך שילדים מתארים תיאורים שמעלים חשד לקיומה של פשיעה מאורגנת. כך הוא כותב, פשיעה מאורגנת. המסמך הזה לא לפניי אבל זה מה שנאמר בו. הוא שלח את זה למשטרת ישראל. ב-2015.

כן. איך הסיפור הזה הגיע אליך? הסיפור הזה מגיע דרך אנשי טיפול שנחשפו למקרים הללו בשכונת נחלאות ואחר כך בשכונות אחרות בירושלים. צריך לזכור שהסיפור הזה החל משהו מאוד דומה למתכונת הזאת בשכונת נחלאות בשנת 2010 כאשר עשרות ילדים, בסביבות 100 ילדים, דיווח על פגיעות מאורגנות בקבוצות של פוגעים ובקבוצות של ילדים, פחות או יותר במתווים די דומים למתווים שתוארו כעבור כמה שנים בשכונות אחרות בירושלים ובאזורים אחרים בארץ. שם המשטרה הקימה צוות חקירה מיוחד. בסופו של יום הועמדו לדין שני פדופילים - אגב, אחד מהם אמור להגיע ממש בימים הקרובים לוועדת השחרורים ושם התחושה הייתה וגם אנשי משטרה אומרים את זה שהשניים האלה הם טיפה בים.

ברור היה להם שיש מספר הרבה יותר גדול של פוגעים.

אנחנו לא מדברים על פגיעות "רגילות" של פוגע אחד עם ילד אחד אלא אנחנו מדברים כאן על מספר פוגעים עם מספר ילדים, שוב באותם תיאורים של נוכחות של מצלמות. שם דובר על שחיטה של חתולים. אם פרופסור דני ברום נמצא כאן, אולי הוא יסביר מה זה הסיפור הזה של שחיטת חתולים ולמה גם הוא חוזר כאלמנט בין כל המקרים הלל ואיך זה משרת את הפוגעים בצורה שטנית. שוב, זה חוזר על עצמו כפרקטיקה שמתנהלת שם. כל הדברים הללו היו קיימים בנחלאות. בסופו של יום, כאמור, הועמדו לדין שניים. השופטים שמעמידים לדין את אחד הנאשמים אומרים שהמעשים שם כל כך מתוחכמים ולא יכול להיות שהוא עשה את זה לבד והם אומרים שהיו לו שותפים. אני אומר מעשים מתוחכמים ואני מדבר בדיוק על אותם מעשים באותם דפוסים שאחר כך חוזרים פעם אחר פעם בשכונות אחרות באזורים אחרים.

קשה להתעלם משורה של עדויות שמונחות כאן על השולחן ולהגיד שהסיפור הזה לא היה. התחקיר פורסם בפברואר. התחקיר שלנו פורסם בדצמבר 2019. אחר כך היה תחקיר המשך בינואר השנה. לפי התחקיר היו מקרים יחסית חדשים. המקרים שאנחנו תיארנו, מקרים בשנים האחרונות. מאז אני מקבל פניות נוספות על מקרים נוספים שקיימים באזורים נוספים ברחבי הארץ. כמו שפתחתי ואמרתי, אין לי כוחות נפשיים להתמודד עם זה. גם בחודשים האחרונים. כן. גם אחרי פרסום התחקיר. בשבוע שעבר קיבלתי פנייה כתובה אלקטרונית מרופאה בבית חולים גדול שמספרת את אותם סיפורים ואותם מתווים על ילדים שמוצאים ממסגרות החינוך שלהם ופוגעים בהם פגיעות קשות. היא נפגשה עם הורים. היא מזועזעת שהמשטרה לא עושה עם זה שום דבר. פנייה משבוע שעבר. תודה על העלאת הנושא למודעות. מקרים בהחלט מזעזעים. אני מציע שנשמע את צד הקורבנות. נשמע עוד שני דוברים לפני שאני אפנה למשרדי הממשלה. מה את מציעה תהלה? יש לנו מישהי מארצות הברית שעשתה מאמץ וחשוב לשמוע אותה. אולי ברברה רייכר שהיא עובדת סוציאלית שטיפלה בקורבנות.

את תחליטי גם מי יהיה הדובר הבא. אני עובדת במרפאה

בעיקר באוכלוסייה החרדית. אני ריכזתי את היחידה שמטפלת בילדים. אני נמצאת שם בערך 11 שנים. אם ללכת לפי קו הזמן, אנחנו מדברים על תופעה שקיימת מספר רב מדי של שנים. מהמקום בו ישבתי יכולנו לראות פניות נשנות וחוזרות של ילדים שמגיעים עם סימפתולוגיה מאוד מאוד מוזרה, שבהתחלה לא ידענו איך בדיוק להבין את זה. הדברים פשוט חזרו על עצמם, כמו שחיים ריבלין תיאר. היה לי ברור שמדובר בתופעה ולא במקרים בודדים. גם אם לא הבנו בדיוק מה קורה, היה ברור שצריך לערב את הרווחה וצריך לערב את המשטרה. אנחנו עודדנו את כל ההורים שפנו אלינו לפנות למשטרה ולכן הם פנו. אני השתתפתי בכמה ישיבות עם המשטרה וראיתי שמאוד מאוד קשה. התיאורים מאוד מזעזעים וקשה לתאר אותם והנטייה הטבעית היא או למזער או קצת להתכחש לזה. היה ברור שיש משתפי פעולה. ילדים לא יכולים לצאת ממסגרות חינוך אלא אם כן מישהו מאפשר זאת. מעבר לעומס הנפשי שהטיפול במקרים האלה גרם לי ולצוות שלי, היה המון תסכול כי דברים לא קרו. זה לא נעצר. אם עדיין יש פגיעות מאזורים אחרים, זאת אומרת

הפושעים ממשיכים את אותה פעילות ממשיכים באזורים נוספים ומתרחבים הם עושים את זה בגלל שאף אחד לא שם להם את הגבול, שהחברה לא מצליחה לעצור את התופעה וזה מזעזע. דיברת על משתפי פעולה. יש כאן גנים ופיקוח.

בחלק מהישיבות שהשתתפתי היו נציגים של משרד החינוך. אני אישית דיברתי עם כמה מנהלי בתי ספר ומשגיחים בכמה חדרים שהיה חשד מאוד סביר שהילדים נלקחים משם. מה ההתייחסות שלהם?

היה להם קשה מאוד לקבל את זה. אחר כך הם נקטו כמה צעדים קטנים כמו להתקין מצלמות ולאבטח את הבניין קצת יותר. הבניינים היו פרוצים לגמרי.

זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. הרבה ילדים נפגעו וילדים נפגעים, לפעמים זה לא נעצר שם עם הטראומה האישית של הילד ולפעמים זה גורם להתנהגויות בעייתיות כלפי אחרים. זאת תופעה שמשחזרת את עצמה. לפי מה שאת יודעת, המוסדות העבירו את זה הלאה למשטרה, לגורמי אכיפת החוק? מבתי הספר שהכרתי, אני לא חושבת שהיה גוף של המשטרה. לא שמעתי על זה. אני פניתי למשטרה. רציתי להבין לגבי מוסדות החינוך.

הכחישו שזה קורה או שאמרו שהתקינו מצלמות כדי לוודא ואז עקבו? ידוע ל מה היה הטיפול? כלומר, הם זיהו את הבעיה? איך התייחסו לזה? זה התחיל בהכחשה. אמרו לא יכול להיות. אחר כך ההורים קצת יותר לחצו, אנחנו לחצנו ואז הם עשו כמה מעשים מאוד מאוד קונקרטיים כמו מצלמות, כמו להעמיד שומר בכניסה לבית הספר או לחדר, סגרו כמה פרצות בתוך המבנה שזה חשוב אבל זה לא מספיק. למיטב ידיעתי לא עירבו גורמים חיצוניים. ניסו לטפל בזה מהבית. תודה. הייתי שמחה לשמוע את דוקטור ג'ואנה סילברג. תודה שאת אתנו. תודה. את מדברת כרגע מארצות הברית?

אני בבולטימור בארצות הברית. אצלכם אמצע הלילה.

2:30 לפנות בוקר. תודה שנשארת ערה כדי להיות אתנו. אנחנו מעריכים את זה. חברי הוועדה המכובדים, תודה שהזמנתם אותי לדבר לפניכם. אתגר גדול עומד לפנינו לעזור לילדים שאין להם קול. אני פסיכולוגית מארצות הברית. אני ידועה בגלל עבודתי עם ילדים נפגעי התעללות מינית ודיסאוסיאציה. אני נואמת ברחבי העולם. הטיפול בילדים הוא קשה. הייתי נשיאה של החברה, אינטרנשיונל סוסייאטי פור זה סטאדי אוף דרמה אנד אסוסייאשן. העבודה שלי בנושא התעללות בירושלים נתמכה במענק מקרן הרי וג'נט ויינברג. איך התחלתי לעסוק בזה. במהלך שיעור שלימדתי באינטרנט, שתי מטפלות בישראל שהשתתפו בשיעורים, סיפרו לי על ילדים עם סימפטומים קשים. הילדים סיפרו על דברים נוראים. כשבאתי לארץ ועשיתי בעצמי אבחון, מצאתי סימפטומים שאני רואה רק במקרים הקיצוניים ביותר של התעללות. את פגשת את הילדים.

בהתחלה אני פגשתי 40 ילדים.

ראיתי כבר 12 ילדים שבאים או מניו יורק או מניו ג'רסי או בבולטימור, משפחות שירדו מהארץ אחרי שקרו הדברים האלה. אני מצאתי ילדים מתמוטטים ומחוסרי הכרה, לא מכירים הורים, מאבדים זיכרון, התנהגות מסוכנת עם זעם כלפי בני המשפחה. חלק מהילדים נראים כמו אוטיסטים, הם מסתכלים בידיים ומסתובבים למרות התפתחות רגילה. הסימפטומים האלה קשורים לדיסאוסיאציה. דיסאוסיאציה היא תהליך פסיכולוגי שגורם לאדם להתנתק מהאישיות ומהמציאות וזה קורה אחרי שילד עובר טראומה רצינית. כאשר הילדים בירושלים התחילו לדבר על החוויה שעברו, הם מספרים על פגיעה מינית, פיזית, רגשית, עינויים. הם תיארו שהפוגעים מצלמים ומסריטים אותם במשך ההתעללות. אני מכירה יותר מ-100 ילדים שהיו קורבנות להתעללות כזאת בירושלים. אני מכירה 23 מטפלים גם בישראל וגם בארצות הברית שמטפלים בילדים האלה. לפי מה שסיפרו הילדים, רוב העבריינים לא היו מהאזור שלהם. הם דיברו לשונות אחרות, לא נראו כמו יהודים או ישראלים. לפי דעתי אלה אנשים מבחוץ שמנצלים משפחות חלשות כדי להרוויח כסף ממכירת תמונות או סרטים ב-דארקנס. הרבה מהמשפחות היו עולים מאמריקה שמחפשים מקום בטוח, רוחני, לגדל את הילדים שלהם. הרבה מהם חזרו לאמריקה עם זיכרונות של סיוט. ילד בן חמש אמר לי שאני מפחד שיבוא המשיח, ומה אני אעשה, אני לא יכול לחזור לישראל. התופעה הזאת לא קיימת רק בישראל. במחקר שלי מצאתי עוד מקומות בעולם כשילדים סיפרו את אותם דברים. במקסיקו, באוסטרליה. יש תקווה לילדים בטיפול שלי אבל אנחנו לא יכולים לסבול יותר קורבנות ואני חושבת שזה בידינו לעצור את זה. אפשר שתהיה חקירה מקצועית עם אנשים מומחים ב-דארקנס, בהתעללות מאורגנת, שיוכלו לעבוד עם הדברים האלה. אני מוכנה לעזור לכם עם החקירה. תודה. תודה לך. תוכלי לפרט מבחינת ההתרשמות שלך לגבי היקף התופעה? דיברת על 100 ילדים. לפי מה שאת מתרשמת, הם עוברים את ההתעללות במשך כמה שנים, במשך תקופה מסוימת? כן. אני חושבת שאני אענה באנגלית, אם זה בסדר. כן. (אומרת דברים בשפה האנגלית להלן התרגום החופשי) התחלתי להיות מעורבת בסוף שנת 2015 ושנת 2016. באותו הזמן אספתי ממטפלים דפי מידע שקידדתי כדי לבסס את מה שהאוכלוסייה כבר תיארה בעצמה. בזמנו אספתי 70 תיאורים מ-14 מטפלים, שאותם קידדתי על פי הסימפטומים ומה שאירע להם. אותם ילדים עברו התעללות לאחרונה, אולי בשנה האחרונה. מאז אותו הזמן התהווה אוסף נוסף של, ככל הנראה, קצת יותר מ-35 מקרים נוספים. אם אני מגלה מקרה של ילד, אז אני שומעת על זה דרך המטפל ויש לי דף מידע שמשרת אותי שדרכו יכול המטפל לחלוק איתי סימפטומים ודיווחים של הילד, כך אני יכולה לארגן את המידע שנאסף. המידע המקורי שאספתי ב-70